הממשלה הושבעה לפני 48 שעות.

יש לפניכם את סדר היום. חברים, מי שכאן, בואו נתחיל.

עידית, נא לשמור על השקט. תודה, יעקב מרגי, אין כמוך, חבר הכנסת. אז יש לכם את סדר היום לפניכם. אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון, שזה